בוקר טוב, אני שמחה לפתוח את ישיבת ועדת החינוך הבוקר בפרק י"ח, חוק התכנון והבנייה, נוסח ישיבת ועדת החינוך היתר שימוש להפעלת מעון וגן